היום יום חמישי, ח' בחשוון התשפ"ב, 14 באוקטובר 2021. אנחנו ממשיכים בדיונים על חוק ההסדרים וחוק התקציב. אבל לפני שנעבור לדיון על מס גודש, פרק ז', אני שמח מאוד